אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני, כ"ג בסיוון, תש"ף, 15 ביוני 2020. על סדר היום מספר נושאים. אדוני היושב-ראש, למה מתחילים שוב בעשרים דקות איחור? כי הייתי בבירורים אחרונים לפני הדיון. קצת כבוד לחברי הוועדה. אנחנו כאן יושבים ואפילו חלקנו הקדמנו ומחכים כל כך הרבה זמן אחרי כן. צודק. אבל לא שיחקתי. ניסיתי להגיע להסכמות עם האופוזיציה.

בגלל שלא הגעתם להסכמות עם עצמכם. הוא התנצל?

איתן, אתמול בלילה שלחת לנו שהישיבה ב-10:45. ביקשתי בבוקר שתיתן התראות. זה אחלה התראה.

הודענו לפני כן שתהיה ועדה במהלך שעות היום. והודעתם לפני כן. נכון. אז הודענו לפני כן שתהיה ועדה ואמרנו שהשעה תימסר מאוחר יותר. לאור העובדה שניסינו לאורך כל הלילה להגיע להסכמות עם האופוזיציה בנושאים שונים ולא הגענו, לצערי, להסכמות אז שלחנו את ההודעה על המועד המדויק של הישיבה בשעה מאוחרת. אבל התרענו לפני כן שיהיה דיון.

על זה אין לי טענות. רק דבר אחד בשביל התרבות של כולנו. יכול להיות שגם דוחים אבל כשאתה פותח ישיבה באיחור של 25 דקות, גם אם אנחנו אשמים, תגיד: אני מתנצל, אל תתנצל, סליחה, אתם לא מתנצלים. תגיד משהו על האיחור. תתייחס לאיחור. זה מה שאני אומר. אמרתי לך אתמול שאתם מתייחסים לזמנים שלנו כאילו - - - למה 25 דקות? קבענו ב-11:00. לא. 10:45. 10:45. ב-10:45? אז אני מתנצל. אוקיי, בסדר. לי היה כתוב 11:00 אז אני מתנצל. אני ב-11:00 הייתי פה. התחושה שאתם יכולים לעשות לנו הכול - - אלעזר, שלא תטעה היה לי בראש שזה ב-11:00 והייתי פה בוועדת כספים. בחרנו מנכ"ל. אני מתנצל. ב-11:00 הייתי פה. יצאתי עכשיו כי עשיתי משהו עם האופוזיציה אבל אני מתנצל. טעות לעולם חוזרת. אני מצטער.

בכל מקרה על סדר היום כמה בקשות: גם קביעת סדרי דיון מיוחדים, גם קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר וגם בקשת ממשלה להקדמת דיון בהצעות חוק. אנחנו היינו בשבוע שעבר באירוע ביוזמת יושב-ראש הכנסת שבו הוא ניסה להגיע למצב שבו מגיעים להסכמה עם האופוזיציה מכיוון שחבר כנסת אחד ועוד ארבעה חברי כנסת היו מבודדים, וכולם מהאופוזיציה. כדי להתחשב באופוזיציה ולא לנצל את הסיטואציה שנוצרה לטובת הקואליציה יושב-ראש הכנסת החליט שיעלו במליאה רק חוקים שנמצאים בהסכמות מלאות ולא חוקים קונטרבסליים. לא הייתה כוונה שהאופוזיציה תסכל את הפעילות של הכנסת, אלא שיידונו דברים שהם לא קונטרברסליים ופוליטיים. אבל, לצערי, הסיטואציה הזאת נוצלה לרעה והאופוזיציה סירבה להעלות חקיקה ממשלתית כלשהי - - איתן, אתם לא מצליחים להעלות אף חוק שאתם רוצים בהסכמה ביניכם.

- - מה שדחה את כל החקיקה הדחופה לשבוע הזה. נוצר מצב שבו היום - - מיקי זוהר מדבר עם אחמד טיבי. הוא סומך עליו יותר מאשר עליכם. אבל קודם הוא דיבר איתך. מה שקרה הוא שסדר היום שנקבע היום למליאת הכנסת הוא סדר יום מאוד עמוס.

השולחן מונחת שורה של הצעות חוק ממשלתיות דחופות ממש באופן אובייקטיבי. אלה הצעות שבגלל פקיעת תקנות שעת חירום ותום תקופת שלושה חודשים מאז כינון הכנסת שבהן הצעות הוארכו באופן אוטומטי, כלומר חקיקה שהוארכה כהוראת שעה לפי סעיף 38 לחוק הכנסת, נוצר מצב של צוואר בקבוק שבו היום ומחר הולכים לפקוע הרבה מאוד חוקים במדינת ישראל אם הכנסת לא תאריך את תוקפם. את חלקם רצינו להאריך בשבוע שעבר אבל לאור כיבוד ההסכמים עם האופוזיציה הדבר לא עלה, ואנחנו נאלצים היום להעלות את הנושאים האלה וכן נושאים אחרים שרצינו להעלות, כמו מענקים והחוק הנורבגי. לאור זה ולאור העובדה שניסיתי להגיע לשיח עם נציגי האופוזיציה, אני מודה שלא בהצלחה מרובה, לא נותר לנו אלא להציע סדרי דיון מיוחדים לפי סעיף 98 לתקנון כדי לקבוע שעות שבהן המליאה תוכל גם לדון בהצעות החוק וגם לתפקד בצורה נורמלית ולא להגיע למצב שאי אפשר לתפקד בכלל. לכן אני מציע לקבוע סדרי דיון מיוחדים להצעת חוק יסוד: הכנסת והצעת חוק הכנסת, גם להצעת חוק מתן מענק לעידוד תעסוקה, שעוד מעט אפרט לגביהם, וגם לאפשר לממשלה הקדמת דיון בחוקים הדחופים שצריכים לעלות ובהם: הצעת חוק תכנון משק החלב,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 הצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש) והצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון 5). מאיר,

אני רוצה להגיב למה שאמרת.

באמת ישבנו עם היושב-ראש וקיבלנו כמעט את כל תנאיו באשר לשבוע שעבר בכל נושא הקורונה ולא היה שום ויכוח. עכשיו אני רוצה להבין, אף אחד לא מונע מיושב-ראש הכנסת לשים על שולחן הכנסת את מה שהוא רוצה. אנחנו לא תמיד חייבים לכבד הסכמות. בבקשה, ירצה, תביאו את זה.

זה לא מדויק לגבי השבוע שעבר, אנחנו לא מנענו. יושב כאן אחמד טיבי. אנחנו ישבנו אצל היושב-ראש ולא אמרנו בשום פנים ואופן שאנחנו לא מקבלים. אדוני רוצה, שישים את זה. אנחנו כאופוזיציה נעשה את מה שהחוק והתקנון מאפשר לנו. זה הכלי היחיד שיש בידי האופוזיציה. אני מסתכל על סדר היום שלך. אני לא חושב שממשלה שפועלת כחודש הספיקה להשתמש יחד עם הכנסת בסעיף 98 בסיטונות כמו שאתם עושים כאן. לכן אני אומר מראש שאנחנו נעשה הכול בשביל הכבוד של הכנסת הזאת כדי שלפחות בחוק המענקים נגיע להסדרים. אבל לפני שאתם פונים בטרוניה אחת הקטנה ביותר לאופוזיציה, ואני רוצה לחזק את מה שחבר הכנסת מתן אמר, קודם תעשו סדר אצלכם. אדוני יודע שאתמול התקשרת אליי ועד השעה שתים-עשרה ועד עכשיו לא ברור מהו סדר היום של הכנסת. חבר הכנסת מלכיאלי, לא ברור מהו סדר היום של הכנסת. אז באים אלינו בטענות. אילו אתם הייתם מסודרים בתוך הקואליציה והייתם מביאים סדר יום מאורגן ואומרים לנו, בואו נדבר, היינו באים לדבר. סדר היום פורסם אתמול, חבר הכנסת כהן.

הוא פורסם וקיבלת אותו, ובעוד חצי שעה יש ישיבת נשיאות.

אני מבטיח לך, אדוני - - זאת קצת היתממות,

אני קצת מכבד אתכם אבל יש קצת ניסיון לכמה חבר'ה.

אני מבטיח לך שסדר היום הזה מאתמול ישתנה ועוד ישתנה. אילו עכשיו היית מקשיב למה שחלק מחברי הקואליציה שלך היו אומרים אז בוודאי היית יודע שהוא משתנה. לכן אני רוצה לחזור על דבריי בקיצור:

זה בושה וחרפה שכנסת ישראל אחרי חודש משתמשת בסעיף 98. תזכרו, בחוק לראש הממשלה החלופי היה 98, ועכשיו אני סופר עוד שלוש פעמים 98. זה תקדים. אבל, מה לעשות, אם הפטור מחובת הנחה הפך להיות לחם חוק יומיומי אז,

שגם 98 אתם תפעילו. יש לנו עוד כלים. אני לא מאלה שמאיימים ללכת לבג"ץ. אני חושב שככל שבג"ץ לא יתערב בחקיקת הכנסת טוב לנו, אבל באירוע הזה אתם לא משאירים ברירה לאופוזיציה. דעו לכם שאם אתם תמשיכו ברודנות הזאת להגיד כל פעם שאם אין הסכמות אנחנו נטיל עליכם את סעיף 98, אנחנו כן נפנה לבג"ץ. ככה אי אפשר לנהל כנסת. אז,

חובתכם הייתה כמו שעשינו בפעם הקודמת להתכנס ב-8:00 בבוקר בחדר יושב-ראש הכנסת עם כל ראשי הסיעות ולשבת ולדבר ולדבר ולדבר כדי להימנע מהדבר הזה של 98. זה לא מכבד את הכנסת.

אלעזר, בבקשה. אני רוצה להגיד לך משהו. כמו שאתה הצגת זה סוג של ערפל. הרי אתה יודע שבכל התקנות ובחוקים הרלוונטיים ממצבי חירום וקורונה אנחנו נתמוך. על זה לא היה הסיפור. אתה אומר את כל זה ובסוף אומר "חוק נורבגי". אתה יודע שחוק נורבגי, לפחות לפי מה שהתפרסם, הוא כרגע שבוי בידי סוכני הביטוח. זאת אומרת מיקי זוהר שרצה אתמול להעביר חוק ולא העביר, והוא גם יושב-ראש הקואליציה, אמר, כמו שכולנו יודעים, שהחוק הנורבגי לא יתקדם, שאותו אתם רוצים, עד שלא ישתנה המצב של החוק שהוא רצה להעביר בוועדת שרים. למה אני אומר את הדברים האלה? כן, אתם דורסים את הכנסת. אתה יודע את זה בגלל שאתה בחור חכם. אז גם אתה בשביל לעטוף הכול שם את כל התקנות ואת מצב החירום ואת החוקים שיפקעו מחר שעליהם אפשר לדבר, יש בהם היגיון. החוק הנורבגי, גם בו אתה יכול להגיד שיש היגיון. בטח שיש בו היגיון אחרי שעשיתם 36 שרים ולא משנה כמה סגני שרים, אז ברור שאתה צריך לרוץ מוועדת כספים לוועדה אחרת כי לא נשארו לכם חברי כנסת בשביל לעבוד. עכשיו, מה אנחנו יודעים? אתה אומר לי: יושב-ראש הכנסת? יושב-ראש הכנסת עסוק בדיונים על הסיפוח. אם הוא היה מתעסק עם הכנסת כמו שהוא צריך להתעסק עם הכנסת ומקדיש את הזמן הישיבה הזאת הייתה נפתחת בזמן עם סדר יום של הכנסת שכולנו היינו יודעים. עם ישראל לא מטומטם. הוא רואה את החריקות של הקואליציה, הוא מבין איך אתם לא מאמינים אחד לשני, הוא יודע שהממשלה עם שני ראשי הממשלה זה בגלל שאתם לא מאמינים אחד לשני, ועכשיו פתאום אתה בא ואומר על הקואליציה הזאת שגם ככה אתם רומסים אותה כאילו אנחנו אשמים בזה שאתם תפעילו עוד פעם, עוד פעמיים ועוד שלוש את סעיף 98. בסוף, כמו שנאמר כאן - - אני רואה שיש דברים יותר חשובים. יש עוד דברים. תמשיך. הוועדה ממשיכה להתנהל. כן, בבקשה. אני שמעתי שיש אנשים שלא יכולים לעשות שתי פעולות יחד. אבל יש כאלה שכן יכולים. כשהם הולכים וכותבים הם נופלים. דרך אגב, לא ראינו שגם אתם מצליחים לעשות כמה פעולות יחד, אלא אם כן אלה פעולות עקומות. בשורה התחתונה: התפקיד שלך כיושב-ראש הכנסת כמי שיושבים פה כמה ימים יותר ממך, אם לא תשמור על כבודה של הכנסת גם באמצעות הוועדה הזאת תמשיכו לדרדר את המעמד של הכנסת בעיני הציבור במדינת ישראל. הפעלת סעיף 98 הוא דוגמה לדרדור הכנסת.

מתן כהנא, בבקשה. גם אני רוצה להצטרף לדברים. אדוני היושב-ראש, אתם חוזרים ומשפילים את הכנסת בהתנהגות שלכם בהפעלת סעיף 98 פעם אחרי פעם, מועכים את הכנסת.

נתנגד נחרצות לפנייה לבג"ץ בשום דרך שהיא כי התערבות של בג"ץ בעבודת הכנסת היא פשוט ביזיון ואסור לנו לתת לזה לקרות. ועדיין פעם אחרי פעם שאתם מפעילים את סעיף 98, אין דרך אחרת להתייחס לזה, חוץ מזה שאתם רומסים את הכנסת. זה על הראש שלכם. אני פונה פה לחבריי בליכוד שנותנים לזה יד. הם רוצים למנוע מבג"ץ את ההתערבות ועדיין עושים את זה פעם אחרי פעם בהפעלת הסעיף הזה.

גם אנחנו לא רוצים אבל הם לא משאירים ברירה,

אני מצטרף לקריאה שלך.

ההתערבות של בג"ץ היא חמורה יותר כי בסוף אחרי שנשתמש בכל הכלים הפרלמנטריים עדיין הקואליציה תנצח בהצבעות. ההתערבות של בג"ץ היא חמורה פי אלף ואנחנו חייבים להימנע מהתערבות כזאת.

לא הייתה ועדת כנסת שהונחו בה שלוש בקשות באותו יום לסעיף 98. אין דבר כזה. תודה רבה. סיימת, מתן כהנא?

בועז טופורובסקי, בבקשה. היושבת-ראש, רק את מהקואליציה? לא, גם מלכיאלי פה. אני לא שוקל עריקה לאופוזיציה. זאת עוד הוכחה לבושה ולחוסר הכבוד שיש לממשלה וכתוצאה מזה לקואליציה, והיא נותנת יד לפעילות השוטפת של הכנסת. לא יכול להיות שבוועדת הכנסת שאני חבר בה מאז שהיא קיימת בכנסת הנוכחית כל הזמן הבקשות הן או להקדמת דיון או על סעיף 98. סעיף 98 הוא סעיף לא דמוקרטי שאמורים להפעיל אותו רק במקרי קיצון, וכרגע מפעילים אותו יותר פעמים בחודש וחצי האחרון מאשר בארבע השנים האחרונות. זה לא לעניין, וזה מאוד מסוכן. מעבר לזה אני רואה כאן בקשת ממשלה להקדמת דיון בהצעות חוק. עוד לא דנו בהצעות,

אבל כבר זה נמצא על סדר היום, כבר נפתחה ההרשמה לדיון עליהן במליאת הכנסת. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו חותמת גומי - - תמיד כותבים "כפוף להנחה" אז זה כפוף לאישור. אנחנו מכירים את המושגים האלה. זה לא תקין. ההוכחה לזה היא שאין כאן אף אחד מהקואליציה. הרי כשיבואו להצביע יבואו לכאן אנשים שאפילו לא יודעים על מה הם מצביעים ויצביעו בעד. לא יכול להיות מהלך בכנסת ישראל שעל כל הצעת חוק שאין עליה הסכמה יפעילו את סעיף 98. הרי כל העניין בפרלמנט זה שיבואו וידברו, ידונו ויצביעו ולא יגידו,

אתם לא מסכימים אז נעשה תהליך מזורז ומהיר. זה לא יכול להיות, זה לא הגיוני. ולא יכול להיות שאת נותנת לזה יד, את חברה בקואליציה. בסופו של דבר יסתכלו על זה וילמדו על זה בשיעורי אזרחות, ידברו על זה בבתי-משפט, ידברו על זה בבתי-ספר, יסתכלו על זה בטלוויזיה. ומה יראו? יראו ממשלה שעוד לא קמה וכבר מתנהגת כמו ממשלה שהולכת להתפרק, וכתוצאה מזה שאף אחד לא מאמין שם לאף אחד וכל אחד רב עם השני גורמים לזה שיפגעו בכנסת ובהליך הדמוקרטי התקין. חוק נורבגי הוא לא דחוף לסעיף 98. הצעת חוק לעידוד תעסוקה אני אומר לכם, אם יבואו לכאן אנחנו הרי לא נמנע כסף שיעזור לעידוד התעסוקה במדינת ישראל. יש כאן אופוזיציה שהיא אחת הרציניות שהיו פה בתקופה האחרונה ובטח בשנים האחרונות אופוזיציה שעד היום לא מנעה ואפילו בזכותה עברו חוקים שעזרו לאזרחים בתקופת הקורונה. במקום לקחת את זה יחד ולנצל את זה ולעבוד ביחד אתם עושים צחוק מהעבודה. אתם גורמים לא לחוסר אמון ביניכם, אלא לחוסר אמון בין האופוזיציה לבין הקואליציה, וכתוצאה מזה לחוסר אמון בין האזרחים לכנסת ישראל ולממשלת ישראל. זה אסון, וזה איום ונורא. תודה, בועז. מיכאל מלכיאלי, בבקשה.

גברתי היושבת-ראש, האמת היא ששמעתי את הטיעונים של חבריי, חברי הכנסת מתן ומאיר כולם דיברו דברי טעם. כשהכנסת מפעילה את סעיף 98 זה באמת צעד חריג, כי כאילו סותמים פה למישהו - - לא כאילו. אני חושב שצריך לעשות עסקה עם האופוזיציה. הקואליציה לא תפעיל את סעיף 98 ידברו כמה שעות שהם רוצים ובתנאי שמדברים רק על נושא החוק. מה שקורה זה שלוקחים את עובדי הכנסת כשבויים, מעמידים אותם פה שעות על גבי שעות, בזבוז כספים, בזבוז זמן - - אתה עכשיו לוקח את הכלים הפרלמנטריים היחידים שיש לנו.

אתה מדבר כמה שעות שאתה רוצה - - מתן כהנא, לא הפריעו לך אז בוא נבין מה אומר חבר הכנסת מלכיאלי. לפי דעתי, יש פה הרבה דברי חכמה. - - - אתם מעמידים, לא אנחנו מחליטים. אתם מחליטים. לכם יש רוב, אתם מחליטים להעמיד את העובדים. בואו נעשה עסקה. בשביל לא לבזות את הכנסת בסעיף 98, שלדעתך זה ביזיון - - בוא נעשה את העסקה הזאת. - - דבר שמונה שעות, אבל מה דבר רק על הנושא הזה. מאה אחוז. בוא נעשה את העסקה הזאת. נדבר רק על הנושא. יש כמה נושאים - - - - - - את הקואליציה - - לא, אתם לא תעמדו בזה. אנחנו נדבר על החוק לגופו. בוא נעשה את העסקה הזאת. אנחנו נעשה ניסיון - - הנה, הצעת עסקה. אני מקבל אותה. בוא נעשה את זה. אנחנו נפעיל סעיף 98. תדברו בשעות האלה רק על החוק. אם זה ילך בפעם הבאה אין סעיף 98. יהיו הרבה

תודה, מיכאל. - - - גם אתה מנסה לדרוס את הדמוקרטיה. זאת דרישה שדורסת את הדמוקרטיה. אתה לוקח את הכלי היחיד שיש בידי אופוזיציה כל כך קטנה ומנסה לדרוך עלינו עוד יותר. אבל הוא גם מציע עסקה - - - תודה רבה,

שמענו. יבגני סובה, בבקשה.

אני גם רוצה להגיד לאיתן אפשר לעשות עסקאות. אני מציע לקואליציה להכניס סעיף שאתם תפעילו את סעיף 98 בתוך הקואליציה. אם בתוך הקואליציה מתנגד תפעילו נגדם חוק 98, ואז אתם תרגיעו, תהיו רגועים. אנחנו יודעים למה זה קורה, נכון? אנחנו יודעים למה הוויכוח הזה כי יש ויכוחים בתוך הקואליציה. אז קודם כול תעשו סדר בתוך הקואליציה לפני שאתם לוקחים מאיתנו את הכלים הפרלמנטריים. אני גם רוצה להגיב לדבריו של איתן: כל פעם מאיימים בבחירות אם לא, אז נלך לבחירות. עכשיו אתם מאיימים בסעיף 98

נפעיל 98. אז יש פה אנשים שנמצאים במשכן הזה עשרות שנים ואפשר לספור באצבעות יד אחת כמה פעמים הפעילו את סעיף 98. 98, לפי התקנון, זה רק במקרים יוצאים מן הכלל. אני לא ראיתי שיש פה מקרים יוצאים מן הכלל עם החוקים האלה. וגם אם יש מקרים יוצאים מן הכלל האופוזיציה תמיד תתמוך במקרים האלה; כמו שתמכנו בנושא הגדלת התקציב, כמו שתמכנו בתקנות לשעת חירום. אם יש מקרה יוצא מן הכלל אין שום בעיה. אבל אי אפשר לדרוך בצורה כזאת בגלל הוויכוחים שלכם בתוך הקואליציה. אם יש לכם ויכוחים תפתרו את הוויכוחים האלה בתוך הקואליציה. מי רוצה את החוק הנורבגי כחול לבן או ליכוד? אם בליכוד היו רוצים להעביר את החוק הנורבגי נראה לכם שלא היו מעבירים את החוק הזה? אז תפתרו את הבעיות. אני פונה גם ליושבת-הראש כנציגת הקואליציה, ותפסיקו לאיים בסעיף 98 כמו שאתם מאיימים על בחירות חוזרות. מה זה? 98 זה סעיף מיוחד של מקרים יוצאים מן הכלל ולא צריך לאיים על זה. אלה הכלים הפרלמנטריים שיש לאופוזיציה, ואנחנו נשתמש בכלים האלה.

11:31) אני גם אומר לידידי מיכאל מלכיאלי לא נלך להסכם הזה. יש לנו הכלי הזה נשתמש בכלי הזה כמה שהתקנון מאפשר. אנחנו לא מתכוונים להתפשר בעניין הזה. תודה רבה.

אורנה ברביבאי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, המבוכה היא מאוד גדולה. יש פה מבוכה של חוסר ניסיון ביכולת לנהל את הכלים הפרלמנטריים שקיימים בהגדרה לאופוזיציה. אתם הקמתם ממשלה גדולה ומנופחת,

אתם עצמכם לא יודעים על מהם תפקידי השרים, מה הם עושים. אנחנו כאופוזיציה באים לעבוד. יש לנו סדר יום אנחנו מצפים לסדר יום, אנחנו מצפים לנושאים, אנחנו גם מצפים לוועדת כנסת שתגדיר מה המשימות של הכנסת להיום, אנחנו רוצים להראות לציבור שבחר בנו שיש לנו סדר עדיפות של "קורונה תחילה", ואנחנו לא מצליחים להגיע להסדרה של הדבר הבסיסי ביותר מה סדר היום של הכנסת? לא קיבלת? את חברת נשיאות לא קיבלת סדר יום אתמול? קיבלת סדר יום - - - יש לך סדר יום כתוב - - אל תצעק עליי. - - מה זאת אומרת את לא יודעת מה סדר היום?

- - אני יודע מה סדר היום, גם את יודעת מה סדר היום.

את מסמאת את עיני הציבור. לא, ממש לא.

אני אומרת את האמת ורק את האמת.

סדר היום פורסם והוא ידוע. מה אומר סדר יום כשאתה לא נותן לאופוזיציה להביע עמדה?

אני אעלה סדר יום, אתם תשתקו ואני לא אתן לכם לדבר בנושא שבעבורו הוקמה ממשלת חירום עאלק. חברת הכנסת ברביבאי, את חושבת שלקבל למעלה מ-200 שעות דיבור על חוק זה סדר היום של כנסת ראויה? זה דבר שמכבד את הכנסת? בתור סגנית יושב-ראש כנסת אני חלוק עלייך. איתן, אתה יכול להעלים את האופוזיציה. אתם עושים כל מאמץ שזה יקרה. אנחנו פה כדי לעבוד, אנחנו כאן כדי לייצג את הציבור. גם אנחנו. להגיש 2,000 הסתייגויות שמבזות את עצם קיום ההסתייגויות זה לא נראה לי עבודה. אנחנו גם על זה נקיים דיון. - - - - - - כל פעם שלא נסכים - - - אתם מנצלים את סמכותכם לרעה. זאת עריצות הרוב אין פה מילה אחרת שהתכלית שלה לא לתת לנו לדבר. אנחנו נעשה כל מה שצריך כדי לייצג את הציבור שבעבורו נבחרנו. תודה. אני רק רוצה להגיד דברים ואז נעבור להצבעות. אנחנו ממש רוצים לאפשר לאופוזיציה את זמן הדיבור. זאת הסיבה שכשמגישים 1,758 הסתייגויות שמגיעות לכדי למעלה מ-200 שעות דיבור, עשרות ימי דיון ברצף, לא נראה לי שזאת עבודה שמשרתת את הציבור. אם אתם קוראים את ההסתייגויות שאתם עצמכם כתבתם לא נראה לי שזה הסתייגות שמכבדת - - מה זה לא - - - סליחה, אני לא הפרעתי לאף אחד מכם. אבל אלה - - - לא הפרעתי לך, חבר הכנסת סובה.

לכן להגיד לי שאנחנו מבזים אני חושב שהתמונה היא קצת אחרת. כשאנחנו מאפשרים לאופוזיציה את הזכות בגלל שחמישה חברים נמצאים בבידוד, לא להעלות שום דבר שהוא קונטרוברסלי בשבוע שעבר, ושום חוק לא עולה כי אין הסכמה של האופוזיציה אז יכולים להגיד לי מה שרוצים על מניפולציות. אבל זאת הייתה האמת: שום חוק לא עלה בשבוע שעבר כי כיבדנו הסכמים עם האופוזיציה שלא יעלה שום דבר לא בהסכמה. כשאני פניתי לחברי אופוזיציה בבקשה להגיע להסכמות כי זה מה שנהוג בבית הזה כמה שעות דיון מבקשים על חוק יסוד: הכנסת ועל חוקים אחרים ולא קיבלתי תשובה - - - - - - - אז היום אתם מאלצים אותי להגיע למצב שבו אני צריך להציע הצעה לוועדת הכנסת שתסדיר את הסדר הדיון - - ואנחנו נביע מחאה כי אנחנו חושבים שאתה - - - אם הייתם אומרים, אני לא אדבר 80 ימים רצופים, אני אדבר 15 שעות, עשר שעות, שמונה שעות אבל גם את זה לא אמרתם. - - - - - למרות מה שנהוג לעשות פה עם כל הניסיון שעליו דיברת - - - - - - - לכן זה מאלץ אותנו להגיע למצב שבו אנחנו צריכים להפעיל את סעיף 98 ולקבוע סדרי דיון ראויים שיכבדו את הכנסת ולא סדרי דיון שיגחיכו את הכנסת ויעשו ממנה מרמס, ובטח לא את כבודה של הכנסת. - - - להזכיר לך שבחוק הנורבגי היו הסכמות בוועדת החוקה שנוהלה ב - - - מאיר כהן, אני הייתי פה בהסכמות האלה - - - - - ואתם חזרתם בכם. לא, ממש לא. אתה לא היית פה, אני הייתי פה, ואני הייתי חלק מהמסכימים. אתם חזרתם בכם - - ממש לא,

אתה יכול לחזור על זה עשרים פעם זה לא יהפוך את זה לנכון. - - - אחרי שהלכנו ליריב לוין עם הסכמות של סגלוביץ' וקארין אלהרר - - אתם חזרתם. - - והגענו להסכמות עם יעקב אשר הוא עדי והסכמנו את כל ההסכמות שביקשתם, חזרנו אליכם ועלו הצעות ובקשות נוספות להסכמות שכבר הגשנו, ולכן הדברים האלה ירדו.

אתה לא היית פה, אני הייתי פה. לכן אני מבקש להעלות את הנושאים האלה להצבעה. - - - התייעצות סיעתית, לבקשתו של מתן כהנא. חמש דקות הפסקה. מתכנסים ב-11:40. (הישיבה נפסקה בשעה 11:32 ונתחדשה בשעה

אני מחדש את ישיבת הוועדה. בפתח הדברים אני רוצה לברך את חברת הכנסת מיקי חיימוביץ' ליום הולדתה שחל היום. נאחל לך עוד הרבה מאוד שנים של פעילות ציבורית טובה למען הציבור מתוך אמונה אמיתית בדברים שאת עושה מהפכות. יישר כוח גם על האופן שבו את מנהלת ועדה וגם על האופן שבו את מובילה את הנושאים שחשובים לך. אז הרבה מזל טוב. חבריי, אני רוצה לעבור להצבעות. ראשית אני רוצה להעלות הצבעה לגבי בקשת הממשלה להקדמת דיון בהצעות חוק לקריאה ראשונה בחוקים שפג תוקפם היום ומחר. מדובר בהצעות חוק תכנון משק החלב, הצעת חוק התכנון והבנייה, הצעת חוק להארכת תוקפן של שעת חירום (נגיף הקורונה החדש הגבלת פעילות), תקנות שעת חירום להגבלת מספר העובדים במקומות עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה. מי בעד?

כל הצבעה בנפרד. אתם רוצים כל חוק בנפרד? תתחיל עם כוס חלב. מי בעד מתן פטור להצעת חוק תכנון משק החלב, ירים את ידו. הצבעה בעד, 9

5 נמנעים, אין אושר בעד- 9, נגד- 5, אין נמנעים. הפטור אושר. מי בעד הפטור להצעת חוק תכנון ובנייה? ירים את ידו. הצבעה בעד, 9 נגד, 6 נמנעים, אין אושר בעד- 9,

ההצעה אושרה. רביזיה. שמעתי. מי בעד הצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות לשעת

הצבעה בעד, 8 נגד,

לדיון בהנמקת ההסתייגויות יוקדשו 4 שעות להנמקת ההסתייגויות. זמן זה יינתן לסיעות האופוזיציה, למעט 3 דקות שיינתנו לחבר כנסת מהקואליציה שהגיש

היינו מגיעים למצב שמדינת ישראל עוצרת - - מה הבעיה להביא חצי מחר וחצי היום? יכול להיות שנגיע גם למחר. יכול להיות שזה יגיע למחר ויכול להיות שאני גם אזיז חלק מסדר היום על הדברים שנגיע איתם להסכמה עם האופוזיציה על הצבעות מחר בהסכמה. המטרה שלי היא לקדם עבודה בכנסת ישראל למען אזרחי ישראל. אין שום אינטרס אחר. לגבי הסיבה שאנחנו מקדמים היום את הסעיף הזה שהוא לא סעיף שכדאי להשתמש בו, זה פשוט מחוסר ברירה משום שאנחנו לא יכולים לעצור את מדינת ישראל בגלל מאבקים פוליטיים בינינו לבין האופוזיציה. לכן אם עדיין אפשר להגיע להבנות עם האופוזיציה ולהגיע להסדר ולהימנע מסעיף 98 טוב יהיה. אם לא אז אנחנו נעשה את זה. אני גם הודעתי לחברי האופוזיציה שאנחנו נצביע על 98. ככל שיהיו הבנות עד כינוסה של המליאה ואני נכון להגיע להבנות אני ביקשתי גם ואני עובד על זה כבר כמה ימים בלי הצלחה,

אנחנו מוכנים להגיע להסכמות ולא להשתמש בסעיף הזה. זה לא לרצון לנו, אבל זה כוח לפעמים. מי בעד ההצעה כפי שהצעתי? רגע, למה רק הוא יכול לדבר?

זאת הייתה השלמה לדברים שלי. אבל למה אנחנו לא יכולים לדבר?

5 נמנעים, אין אושר בעד- 9,

ההצעה התקבלה. למה זה עובד ככה? הוא

איתן, למה - - הוא ביקש להשלים דברים שאמרתי בתחילת הדיון והוא לא נכח. זאת הסיבה. היה קודם דיון שבו דיברנו על הנושאים האלה והגענו להכרעה. אני רוצה להצביע על קביעת סדרי דיון מיוחדים לפי סעיף 98 להצעת חוק מענק לעידוד תעסוקה (נגיף קורונה החדש) כל נושא המענקים. אותו הסדר כפי שדיברתי כאן. זמן הדיבור, זמן הנמקת הסתייגויות לכך יוקדשו שעתיים, ותתקיים הצבעה על לא יותר מ - - סך הכול 60 הסתייגויות. אוקיי, אז 60 הסתייגויות. - - - קודם על סעיף 98? 60 הסתייגויות - - - רגע, איתן - - - - - לא, לא. סעיף 98 הוא על זמן הדיבור. מכיוון שאם נאפשר לכם את זמן הדיבור על 60 הסתייגויות מדובר על למעלה מ-60 שעות דיון רצופות. לכן הוא רק על זמן הדיבור. זה לא עשרות ימים. כמובן, גם פטור מחובת הנחה. מי בעד ההצעה? ירים את ידו. הצבעה בעד 8 נגד 5 נמנעים אין אושר ההצבעה עברה. רביזיה. 3. הצעה לסדר-היום בנושא: "פגיעה בשוויון מגדרי - מחאה כנגד קוד הלבוש במוסדות החינוך" עוד נושא אחד אחרון: בקשה לקביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא "פגיעה בשוויון מגדרי מחאה כנגד קוד הלבוש במוסדות החינוך" של חברת הכנסת קרן ברק,

ההצעה להעביר את זה לוועדת החינוך? לא. אנחנו ביקשנו במליאה להעביר את זה דווקא לוועדה לקידום מעמד האישה כי מדובר הרבה מעבר למערכת החינוך. אבל ההצעה היא על מוסדות חינוך. זאת ההצעה.

לא על העיקרון של הגבלת קוד לבוש בבתי-המשפט, אלא - - לא, שנייה - - הסיפור של פגיעה בשוויון מגדרי ומחאה נגד קוד לבוש הוא רק במוסדות החינוך. לכן נראה לי שזה צריך לעבור לוועדת חינוך.

הגם, אגב, שהתנהל השבוע דיון כזה. לכן אני אומרת שקוד הלבוש היה רק טריגר לקיים דיון על פגיעה בשוויון מגדרי בכלל, בכל תחומי החיים. אבל זאת לא ההצעה. יושב-ראש ועדת חינוך, אתה רוצה לומר משהו? נראה לי שברור לכולם שהנושא הזה חשוב לי מאוד. התייחסתי אליו גם לפני שההצעה לסדר עלתה וגם תוך כדי. אני רואה בפערים של מגדר במדינת ישראל בעיה גדולה, וברור שאני אשמח שהנושא יעלה אצלי. חברת הכנסת פרומן, מכיוון שאת וחברת הכנסת אימאן ח'אטיב יאסין המציעות אני מבין את הרצון שלכם לדון בנושא הכללי של מגדר. בשביל זה לא צריך את מליאת הכנסת. אפשר לדבר עם יושב-ראש הוועדה שייבחר ולהעלות את הנושא לדיון. מכיוון שהנושא עלה ממליאת הכנסת ושם ההצעה הייתה בנושא של מוסדות חינוך, אין לי אלא להעביר את זה לוועדת החינוך. זה נראה לי פשוט לא נכון להעביר את הנושא הזה לוועדה שהיא תחום דיון של ועדה אחרת. כבר דנו בזה בוועדת חינוך. נראה לי חבל על הזמן - - - העניין הוא שהם לא מקימים את הוועדה למעמד האישה. זאת הבעיה. אין לי בעיה. הרי אני אהיה שם בוועדת חינוך. מי בעד להעביר את ההצעה לוועדת חינוך? ירים את ידו. הצבעה בעד, 7 נגד, 4 נמנעים, אין אושר בעד- 7, נגד- 4, אין נמנעים. ההצעה אושרה. אנחנו נתכנס לדיון ברביזיה ב-12:40. תודה רבה. הישיבה